אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום יום שני, 23 בנובמבר 2020, ז' בכסלו תשפ"א. העל סדר-היום דיון מהיר בנושא: מתווה לפתיחת ענף הכושר למען בריאות הציבור, של חברי הכנסת: עידן רול, ג'אבר עסאקלה, יוליה מלינובסקי קונין.

אני חייב לומר בפתיחת דבריי שבמשך כל השבוע ביקשו נציגים של חדרי כושר להיכנס לאולם הוועדה לדיון, והקפדנו להתנהל לפי ההנחיות וסירבנו לכולם. אני מבין שכמה מאלה, שהיו ממילא היום בבניין, נכנסו. אני חייב לומר את הדברים האלה מתוך גילוי נאות כלפי אלה שסורבו. אני משתדל להקפיד על ההנחיות, ואני יודע שבוועדות אחרות אנחנו רואים שולחנות עגולים מלאים. כאן שומרים על ההנחיות. חשוב לי לומר שגם אם אלו שהיו פה היום ונכנסו היו מבקשים להיכנס לפני כן, הם לא היו מקבלים אישור. משבר הקורונה מסרב לעזוב אותנו. הוא מתעתע בנו והוא גם מוכיח לנו פעם אחר פעם שלא ניתן לעבוד לפי היגיון כלשהו. מה שנחשב אצלי כהיגיון בריא, לא נחשב כהיגיון בריא

כולנו בני אדם וכל אחד דואג לדברים שקרובים לליבו. בוועדה הזו באמת הקפדנו ויכולתי כל יום להביא שניים-שלושה מגזרים ולקיים עליהם דיון. אני שואל את עצמי כל

אלו כלים יש לי בבואי להחליט להביא נושא כזה ונושא אחר לא. כולנו רוצים להניע את גלגלי המשק ולהחזיר את החברה הישראלית ואת המשק לשפיות, אבל פרוטוקול ותקנון הכנסת תמיד מנצחים אותי. כשחברי כנסת מבקשים דיון מהיר והכנסת מאשרת להם דיון מהיר, אז אנחנו נקיים את הדיון המהיר וניתן לחברי הכנסת לומר את דבריהם. אנחנו ניתן את רשות הדיבור לפי הסדר של נשיאות הכנסת. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על קיום הדיון החשוב הזה. אני חושב שוועדת הכלכלה היא הפלטפורמה שיכולה לתת באמת איזשהו שיח רציני וטוב ותשובות בנושא. תודה רבה לחבריי וחברותיי יוזמי ההצעה. מתחילת משבר הקורונה ענף הכושר נפל קורבן לפוליטיקה. בסופו של דבר, מדובר בענף חיוני, תומך בריאות, המעסיק כ-130,000 עובדים, אבל נתפס בעיני משרד הבריאות והממשלה כאיזשהו ענף פנאי, משהו שנחמד לעשות, כפיתוח הגוף לצורך הקיץ, ולא כענף תומך בריאות שהוא חלק משמעותי בשמירה על חוסן נפשי וגופני של הציבור, בטח בימי מגפה. השיח על הענף הזה חייב להשתנות. חייבים לתפוס אותו כענף שאנחנו פועלים להגדיר כענף חיוני דווקא בזמן המגפה. צריך למצוא דרך לאפשר לעסקים האלה להתקיים, הן ברמה הכלכלית והן ברמה הבריאותית, לטובת הציבור. למעשה, עד היום לא הייתה פגישה, שאני יודע עליה, של נציגי ענף הכושר עם נציגי משרד הבריאות. שר הבריאות לא נפגש עם נציגי ענף הכושר על מנת להבין איך אפשר בצורה דיפרנציאלית לפתוח את הענף כפי שעשו במקומות אחרים בעולם. אני רוצה לתאר את תמונת המצב ועד כמה המציאות היא עגומה בענף הזה. לפני כשבועיים ביקרתי בסטודיו לכושר של שני בחורים צעירים בשם שי ודרור. שניהם באמת אנשים מקסימים, מלח הארץ, שבחסכונות שלהם פתחו עסק מדהים. שניהם נפגעי פוסט טראומה מהצבא. הם פתחו עסק שעסק המון בשיקום ובסיוע לנפגעים אחרים. לצערי, התבשרתי השבוע שמאז הביקור שלנו הם נאלצו לסגור את העסק כי הם לא עמדו בעול הכלכלי. אני שמעתי מהם שהם מנסים ושהם מקווים להחזיק יותר זמן ראש מעל המים, אבל הם פשוט לא הצליחו. צריך להבין שלבעלי העסקים אין זמן לחכות לחיסון. יש לדון באופן מיידי במתווה לפתיחה דיפרנציאלית. בנוסף, צריך לקבל תשובות לכמה שאלות. הרי אם מדובר בסכנה לגבי רמת התחלואה אז זה דבר גורף. אבל אנחנו עדים לזה שקופות החולים מורשות לפתוח סטודיואים של כושר ואימוני כושר במסגרת קופות החולים אבל חדרי הכושר לא, מתנ"סים מורשים לעשות שיעורי ספורט וכושר וחדרי הכושר לא. האבסורד הגדול מכולם הוא שמותר לאמן עד עשרה אנשים אבל לא במקום שמוגדר כעסק של כושר ואסור לקחת כסף. נשאלת השאלה הכול כך פשוטה או שיש סכנת תחלואה או שאין, אבל אם אין אז צריך לאפשר פתיחה דיפרנציאלית, ואם לא אז לא. ברמה הדיפרנציאלית, יש המון סוגים של עסקים בתוך הענף הזה. יש עסקים של כושר שעובדים מעל פני האדמה, עם חלונות פתוחים, ויש להם שטח רצפה מאוד גדול. יש כאלה שעושים פעילות קבוצתית ויש כאלה העושים פעילות יחידנית. אף אחד לרגע לא ישב ואמר איך לאפשר לכמה שיותר עסקים לפתוח. אני רוצה לומר דבר שאולי אמור להיות מובן מאליו אבל לא מרגיש, לא לי ולא לאנשים העובדים בענף הזה, כמובן מאליו. לפני שסוגרים לאדם את הפרנסה, צריך לעשות הכול ולוודא שעשינו כל מה שאפשר כדי להימנע מסגירה. פרנסה של אדם היא קודש. סיירתי בהמון חלקים של ענף הכושר, וכשאני מסתכל על מגוון הפתרונות שהיה אפשר להציע ועל מגוון האולמות והסטודיואים, אני רואה שלבטח לא עשו את הכול, ואפילו לא חצי, כדי להימנע מפגיעה בפרנסה. חשוב לתת את הדעת דווקא כאן, בוועדת הכלכלה, שגם אם הנתונים כרגע נראים כפי שהם, צריך להבין שצפוי גל נוסף. במהלך הקורונה והסגרים יש המון הקפאות של מינויים והמון ביטולים של מינויים שטרם בוצעו. זה אומר שעם חזרת הענף לפעילות, העסקים צפויים להתמודד עם גל מאוד גדול של חודשים שלמים שהם יפעלו בחינם כדי להחזיר את חודשי ההקפאה של הקורונה, והם לא יעמדו בזה, בטח לא במתווה סגול.

חייבים לתת את הדעת על כך שמי שלא יכול להיפתח צריך לקבל פיצוי.

יוליה מלינובסקי,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה. כייף להיות אצלך בישיבה. אני זוכרת אותך עוד מוועדת החינוך ועכשיו זה ועדת הכלכלה. אני רוצה לפרגן לך, אנחנו מאוד מכבדים אותך. יש יושבי-ראש ועדות בכנסת שאנחנו מאוד מכבדים. חבר הכנסת עידן רול נגע בכמה נקודות וברשותכם ארחיב. בסבב הקודם היינו בסיפור הזה של חדרי הכושר והסטודיו וענף הספורט, ואז משרד הבריאות טען שאלו המקומות בהם הקורונה מתרבה בכמויות, אבל אז גילינו שזה לא כך בכלל. הם לימדו אותנו שיש הרבה אירוסול באוויר.

התברר שמשרד הבריאות לא ידע דבר וחצי דבר על מה שקורה. השתמשו במחקרים מדרום קוריאה שהתייחסו בכלל לריקודים סלוניים. הם השתמשו במחקר מדרום קוריאה שאומר שחדרי כושר הם המקום להדבקה והתברר שהמחקר הזה התבסס על ריקודים סלוניים כי שם יש מגע. כשאנחנו בסבב הקודם פתחנו את חדרי הכושר בוועדת הקורונה היה זעם ומשרד הבריאות עמד על הרגליים האחוריות שעכשיו יהיה גל וכולנו נמות מקורונה וכו' וכו'. הסתכלתי ובדקתי את הנתונים. מאז שפתחנו את חדרי כושר ואת חדרי הסטודיו לפילאטיס בסיבוב הקודם, לא הייתה בכלל עלייה בנתונים ובהדבקות, ההיפך זה אפילו ירד בשלב מסוים. זה קרה בספטמבר בשלבים אחרים ובנסיבות אחרות לחלוטין.

מדעית אני יכולה היום להגיד, לפי נתוני משרד הבריאות, שחדרי הכושר והסטודיו הם לא מקומות שבהם יש הדבקות. לפחות זה לא משתקף בנתונים. אי אפשר לרכוש את אמון הציבור בהחלטות לא הגיוניות ושהן לא ברות ביצוע. עידן רול התייחס לזה שקופות החולים עושות עכשיו, חדרי סטודיו לפילאטיס פתחו כי לקופות החולים מותר, במתנ"סים מותר. אנחנו פיתחנו פה שוק אפור. לא אנקוב בשמות ובמקומות, אבל אנשים מתארגנים, שוכרים חדרי כושר במזומן, נכנסים וסוגרים את עצמם שם ומתאמנים כך זה עובד. פיתחנו שוק שחור כי אנשים צריכים את זה. ברגע שאדם צריך את זה והוא לא מקבל ואין לו פתרונות, הוא מחפש דרך אחרת. אני מכירה נשים ובנות שלוקחות מאמן כושר ומתאמנות בקבוצה של שלוש-חמש יחד, בבית,

בכסף שחור, במזומן, מתחת לשטיח. עד כמה אפשר להתעלם מזה? אנחנו אוהבים להשוות את עצמנו לעולם. אנחנו כל הזמן מספרים שמנהיגי העולם מתקשרים לפה על מנת לשאול מה אנחנו עושים ואיך אנחנו לא עושים. בדקתי מה קורה בעולם בענף הספורט, הכושר והסטודיו. באנגליה עובדים לפי תוכנית הרמזור. האם מישהו מכם זוכר שבחודש אוגוסט דיברו פה על תוכנית הרמזור של גמזו או שזה כבר מת לחלוטין? באנגליה שמעו כנראה טוב ואימצו את התוכנית הזו והם עובדים שם ואולמות הכושר פתוחים לפי תוכנית הרמזור. אם העיר ירוקה, אולם הכושר פתוח. בצרפת יש סגר נורא וכולם שם בהיסטריה בגלל הקורונה, אבל בצרפת מותר להתאמן שעה ביום ברישום מוקדם. בהולנד גם סגר מלא, אבל הסגר שלהם ושלנו הוא לא אותו הדבר. בהולנד, למרות הסגר, מערכת החינוך פתוחה ועולם הכושר והספורט פתוח, וגם הבריכות. בטורונטו, שהיא עיר קטנה בקנדה, משהו זוטר לחלוטין, מותר לעשרה אנשים להתאמן בחדר

לא קיבלנו ממשרד הבריאות תשובות ברורות. אני לא רוצה לשמוע למה לא, את זה כולנו יודעים לעשות. תסבירו למה כן ואיך כן. אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד: זהו, סגרנו, ומעכשיו ועד סוף הקורונה זה יהיה סגור.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. אדוני, תודה רבה. תודה לחבריי שדיברו לפניי, ואני מסכים עם דבריהם. אני רוצה להתמקד דווקא בפריפריה ובחברה הערבית. בוועדת הקורונה הזמנית והקבועה דיברנו על הנושא הזה הרבה מאוד שעות. בין היתר, בגלל שפתחנו את חדרי הכושר, הממשלה משכה את כל סמכויות ועדת הקורונה. אם אנחנו מדברים על הפריפריה ועל היישובים הערביים, קודם כול, יש שם מחסור בתשתיות. יש ישובים שנקראים כפרים אבל הם ערים גדולות. 24,000, 30,000 ו-60,000 תושבים ללא כל תשתיות, ללא גנים ציבוריים וללא מדרכות, וכו' וכו', ולכן אי אפשר לקיים ספורט אלא רק בחדרי הכושר.

הסיפור בחברה הערבית הוא יותר סיפור מגדרי. הרבה מאוד מחדרי הכושר שנפתחים בחברה הערבית הם יוזמות עסקיות של נשים ורוב הקהל שלהם הוא קהל נשי.

לנשים ערביות אין הרבה אופציות לעשות ספורט אלא רק במקומות האלה. היזמיות הצעירות שפתחו את חדרי הכושר קורסות או שהן כבר קרסו בגלל הסגירה שהייתה, ואם הם ייפתחו, הם ייפתחו מתחת לאפס.

הנשים האלה לא יעמדו בנטל הכלכלי שגרמנו להם. אנחנו נדרשים לאפשר להן לעבוד כמה שיותר מהר לפי הכללים ולפי התנאים של התו הסגול. תודה רבה.

לאחר ששלושת חברי הכנסת המציעים פרסו לנו מצע לדיון, נשמע עכשיו אורח.

לוין, יושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור של הסתדרות הרפואית, בבקשה.

גם לפני הקורונה הישראלים לא עוסקים מספיק בפעילות גופנית ולא עושים מספיק כושר. אחד הפתרונות שדיברנו עליהם במערכת הרפואית זה מרשם לפעילות גופנית הרופא נותן ממש מרשם. הנה, תראו מה קורה. בתי המרקחת פתוחים, וטוב שכך. לעומת זאת, המקומות שבהם אנשים עושים כושר ופעילות גופנית, בהתחלה נאסרו אפילו בחוץ, ועכשיו אנחנו אוסרים את הפעילות המאורגנת. זה לא בגלל שהפעילות המאורגנת היא מסוכנת, היא פחות מסוכנת כי עליה אנחנו יכולים לפקח ואנחנו יכולים להקפיד שהיא תיעשה לפי הכללים, לבצע חקירה אפידמיולוגית ולראות מי היה שם. לעומת זאת, אנחנו דווקא חוסמים את הפעילות המאורגנת שאותה קל לאכוף ואנחנו מאפשרים פעילות שאין עליה שום השגחה. צריך להבין ששמירה על כושר היא חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. כשאנחנו מדברים על הזכות לבריאות, מצד אחד, אנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו כדי לצמצם את הבדיקות,

יש גם זכות לפעילות גופנית. אנחנו כרגע חוסמים את הזכות הזו מעבר לנדרש. צרך להבין שההתמודדות עם משבר הקורונה זה גם עם התחלואה הנפשית,

גם עם היעדר פעילות גופנית, גם עם הפגיעה כלכלית. כרגע קבלת ההחלטות לא מאוזנת כי אנחנו מסתכלים רק על ההדבקות. אני רוצה להציב יעד אפשרי והיעד האפשרי הוא אפס התפרצויות. לא נגיע עכשיו לאפס הדבקה. אם נפתח את חדרי הכושר וכל מיני מסגרות, ייתכן שיהיו שם גם הדבקות כי אנשים ייפגשו שם. איך מודדים התפרצויות? עד היום לא הוגדר בכלל ברמה הלאומית. מגדירים מה זו התפרצות, סדר גודל, אם זה עשרה או עשרים, או כמה שאנחנו קובעים. מנהלים את החקירות האפידמיולוגיות כך שאנחנו הולכים להתפרצויות, קובעים את הכללים. שוב, אם אנשים נפגשים בקבוצה מצומצמת של עשרה אנשים, לא מזה תהיה ההתפרצות. כמו שמותר היום לעשות את זה בלי מאמן, צריך היום לאפשר לעשות את זה גם עם מאמן. יש פה איזון של סיכונים. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל רק על הסיכון של ההדבקה אלא צריך להסתכל גם על הסיכון של היעדר הפעילות הגופנית ולמצוא את המאזניים שכרגע הן לא מאוזנות. אנחנו הצגנו נייר עמדה מנומק שמסביר למה בבריכות הסיכון הוא נמוך מאוד ולכן צריך לאפשר את הפעילות בהן. לגבי פעילות חוגי הספורט לילדים - אנחנו יודעים מי הילדים שמגיעים לחוג הספורט. הם בקפסולה קבועה כי הם מגיעים לחוג פעמיים בשבוע, מדובר באותם ילדים. אפשר להקפיד בחוג לשמור על מרחק, לשים מסכות. זו פעילות בסיכון נמוכה ובתועלת אדירה כי כשהילדים שלנו עכשיו לא עוסקים בפעילות זה נזק חמור מאוד. צריך לשלב יותר בתוך מערכת הבריאות ולעזור לאנשי ענף הכושר על ידי זה שנשלב אותם עם הפעילות החינוכית בבתי הספר, וכך יהיה יותר מצב של win-win - גם הילדים יעסקו יותר בפעילות וגם נוכל לתת להם מימון. אין שום הוכחה להדבקה דרך משטחים, ואפשר פחות לחשוש מהדבר הזה. צריך לראות איך אנחנו מאווררים, יוצרים ריחוק בין אנשים, ומצליחים לשמור על הבריאות ועל הפעילות.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. תודה רבה. אני חייבת להגיד שעשיתי סיור ארוך בכל סוגי חדרי הכושר האפשריים, כולל הטיפולים, השיקומיים, הספורטיביים, בבריכות, ובקאנטרי. עשינו יום מרוכז וראיתי מקרוב את כל

זה היה די מזמן, אבל מייד אחרי זה פניתי, גם במכתבים, גם בהצעה לסדר, וגם בפניות ישירות ואישיות, לשר הבריאות ולכל משרד הבריאות, ואמרתי את מה שנאמר פה, שאני לא מצליחה להבין, ושבעת הזו זה צריך להיות בדיוק כמו קופת חולים, בדיוק כמו הליכה לרופא, וצורך חיוני. כמו שאתה הולך לרופא כי אתה מבין שהוא צריך לרפא אותך, גם הפעילות הגופנית היא צורך חיוני בריפוי הגוף והנפש. הם ענו לך? כן. לעודד פורר ולי, כיושבי ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים,

מדובר שם באנשים שאם הם לא עושים את הטיפול במכון הזה, הם חוזרים אחורנית לכיסא גלגלים.

כשהמורה יגיע לגן הילדים יחכו לו בעמדת הילדים בצורה מסודרת, המורה ייכנס ישירות לעמדת הגן. לא יהיה שום מגע בין צוות הגן או ילדי הגן למורה עצמו. אנחנו מחכים לתשובות. ממי אתה מחכה לתשובות? משרד הבריאות טוען שמשרד החינוך לא יודע אם לקבל את זה כי הוא פוחד שאחרים יגידו שגם להם מגיע או לא מגיע. חבר'ה, אנחנו לא ילדים.

שמענו, הבנו.

חבר הכנסת קוז'ינוב, בבקשה.

אנחנו אכן בסבב ב' של הדבר הזה, אבל בסופו של דבר הפתרון הוא מאוד קל. יש לנו אזורים ירוקים עכשיו, חוץ מהאזורים הירוקים של אילת וים המלח. יש לנו ערים ירוקות שבהן אין שום מגבלה לפתוח גם את ענף הכושר, כמו שאין מגבלה לפתוח את הכיתות הנמוכות ועכשיו ייפתחו גם הכיתות הגבוהות, מה גם שבענף הכושר ניטור הנכנסים הוא הרבה יותר קל. אני לא מתייחס לזה בהיבט הכספי למרות שברור שיש לזה גם השפעות כספיות, אלא בהיבט של בריאות הנפש. אנשים צריכים עכשיו לפרוק את העול. גם משרד הבריאות עכשיו מתנגד. למשרד הבריאות יש מנטרה: אנחנו צריכים לאזן. אם פותחים עכשיו חנויות, סוגרים את הכיתות הגבוהות בבתי הספר, ואם פותחים את בתי הספר סוגרים את החנויות, אבל זה לא עובד כך. המגפה לא מתאזנת בצורה כזו. זה גם עניין של אחריות אישית של אנשים. פרופ' לוין דיבר על זה לא פעם, ויש לו נתונים. היעדר ענף הכושר פוגע פגיעה אנושה בבריאות הנפשית של הציבור.

נאמר את דברנו בסיכום בעוצמה רבה. סטלה ויינשטיין,

קודם כול, נעים. אני יושב-ראש פורום חדרי הכושר. אנחנו מתחננים מתחילת האירוע, ממרץ, לשבת עם משרד הבריאות כדי שהם יבינו שאנחנו ענף בריאותי, ושיאפשרו לנו לפחות לאמן את אלו שיקבלו את המרשם שיישבו איתנו. אנחנו לא פנאי, לא בידור, לא עסק רגיל. עם כל הפגיעה הקשה בכלכלה, אנחנו ענף בריאותי חיוני שנותן שירות למיליון וחצי תושבי ישראל כדי שהם לא יגיעו למצב של מחלות לב, למנוע מצבים של התקפי לב לחולי לב,

למנוע אלימות במשפחה שבה אנחנו עוסקים השבוע. חד-משמעית למנוע אלימות, אובדנות. שלושה מאמני כושר התאבדו בחודש האחרון. כיוון שאנחנו ענף בריאותי, אנחנו קנאים לבריאות שלנו ולבריאות המתאמנים שלנו. מתחילת המגיפה עשינו התאמות, עוד לפני שמשרד הבריאות ביקש איתנו. רוב חדרי הכושר והסטודיואים מכילים מערכות סינון אוויר מתקדמות עד 0.03 ננו מיקרון, שמסננות את הקורונה. כל המערכות שלנו מכילות כניסה ומעקב. יש לנו מעקב תמידי של מי נכנס, באיזה שעה,

עושים עכשיו פיילוטים בקניונים ובמקומות מסחריים אחרים, אבל אצלנו מאז ומעולם זה קיים. אנחנו מוכנים לעבוד בכל דרך, גם בהפסדים, כדי לתת שירות בריאותי ללקוחות שלנו, גם במתווה של מרחקים גדולים יותר של 1 ל-10 מטר. למה זה לא קורה? זה לא קורה מהסיבה הפשוטה משרד הבריאות תשעה חודשים לא מתייחס אלינו ונותנים לפוליטיקה לשלוט בבריאות הציבור, ולא בדבר הכי חשוב שאמור להניע את משרד הבריאות וזה בריאות הציבור.

הוועדה תאמר את דברה בסיכום, וגם נעקוב אחר הסיכום. פוליטיקה היא לא מילה גסה, גם אני פוליטיקאי. ההחלטה שאני אקבל גם היא פוליטית, אבל תלוי לאן לוקחים אותה. חד משמעית. נאמר פה שמשרד הבריאות מרגיש רגוע כי הוא נתן אופציה לאימון בחוץ. מעל 80% מתוך מיליון וחצי מתאמנים לא מצאו חלופה, וזה נכון ללפני חודש. כיום המצב יותר גרוע. אני רוצה לקרוא לך הודעה של חולת מערכת ניוון שלא זכאית לטיפולים בקופות החולים שהייתה מקבלת, המתאמנת אצלנו: אני רוצה להגיד לך שאם לא תפתחי את חדרי הכושר אני מגיעה לכיסא גלגלים. התחלתי לקחת כדורים חזקים נגד כאבים, אני לא מצליחה לתפקד עם הילדים שלי. אני בוכה מההודעות האלה. אני פונה אליך ולחברי הכנסת, תעזרו לי להילחם על הבריאות של המתאמנים שלי.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אתה זוכר את הדיון על הצימרים. שאלנו את פרופ' גרוטו שאלה סופר לגיטימית: למה בתי מלון כן וצימרים לא? אתה זוכר איזה תגובה הייתה לפרופ' גרוטו, שכבר לא נמצא היום במשרד הבריאות. יש לי יותר טראומה מההתנהגות של מיקי לוי משל פרופ' גרוטו.

שהוא אחד האנשים המכובדים ביותר, והוא אומר פה דברים סופר חשובים ואנחנו לא מצליחים להבין מדוע משרד הבריאות סגור בתוך הקונספציה שלו. היו ניסיונות לקבל מהם תשובות האם יש להם נתונים על הדבקה, בקשות להעמיד נאמן קורונה בכל כניסה לחדר פילאטיס, לחדר כושר. מה זה השטויות האלה שעשרה אנשים יכולים להתאמן בחוץ אבל למאמן שלהם אסור לגבות כסף? האם השתגעתם? מה יקרה לאותו מאמן שמאמן אנשים עשרה בחוץ? בהיבט הכלכלי המדינה הרגה את הענף, חד משמעית. יעקב, אין לי שום ציפייה מהממשלה, יש לי ציפייה ממך. אני יושב איתך יום-יום בוועדת הכלכלה ואני יודע שאתה מתעמק בנושאים. אני יודע שאנחנו נכנסים לעומק בכל נושא בו אנו דנים. קח את זה כפרויקט, אתה תקבל את כל הגיבוי, בלי הבדל קואליציה-אופוזיציה. נושא בריאות הנפש עולה מעל כל הנתונים של נפטרים מקורונה, אבל אף אחד לא מדבר על זה. אנשים פוחדים יותר למות מבעיות נפשיות מלהגיע לחדר פילאטיס או לחדר כושר וחס חלילה להידבק שם. בוא ניקח את זה יחד, אתה תקבל תמיכה ונעשה את זה. לוועדת הכלכלה יש סגולה. כשנגענו בצימרים, הצימרים נפתחו.

סלע, בבקשה. קודם כול, תודה רבה, אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, על שהעליתם את הנושא הזה. אני רוצה להוסיף מספר נקודות שלא הובאו לידיעתכם. אנחנו עוקבים אחרי המתאמנים, כמו שאמרה פה חברתי סטלה, ו-80% מהם לא מצאו מסגרת אימונים אחרת. נכון להיום, אנחנו מודעים למספר עצום של נפגעים. פרופ' חגין לוין, אנשים קיבלו התקפי לב בחוץ כי אין דפיברילטור ואין מאמנים, ואנשים קרעו רצועות בכתף ופצעו ברכיים, כי כולם רוצים לעשות ספורט אבל אין מסגרת סדורה ואין בקרה והדרכה. שנית, שרשרת הדבקות. אנחנו העסק היחידי, נכון להיום, שכשאדם נכנס הוא מעביר צ'יפ או טביעת אצבע, ואנחנו יודעים שהוא נכנס ושהוא יוצא. אנחנו עובדים באדיקות עם משרד הבריאות. אין לנו דבר יותר יקר מאשר הלקוחות שלנו, ולכן אנחנו נעשה כל דבר שצריך כדי לשמור. מה אתה מבקש? אני מבקש שולחן עגול עם משרד הבריאות ושהוא ימצא לנו פתרון לעבוד זהו. אתה מנומס. אין לנו זמן לשולחן עגול, צריך לפתוח. הוא מבקש לפתוח את חדרי הכושר. וגם בריכות. בריכות שחייה זה חלק מאיתנו.

יואל רזבוזוב, בבקשה. לא אחזור על דברי חבריי כאן על כך שיש לא מעט אבסורדים, שתעשיית הכושר סגורה ושמותר למאמנים לאמן אחד על אחד בחדר מדרגות אבל אסור בתוך הסטודיו, ועל זה שמותר לאמן בחוץ אבל אסור לגבות כסף יש יותר מדיי סעיפים אבסורדים. אנחנו בקורונה כבר מעל חצי שנה, לא מעט זמן.

נציגי משרד הבריאות צעקו עלינו בוועדת הקורונה ואמרו: אם תפתחו אנשים ידבקו ויהיו 10,000 מתים. חברת הכנסת מלינובסקי הייתה איתי שם. קיבלנו החלטה אמיצה ועצמאית ופתחנו. שבועיים לאחר מכן היינו צריכים לראות עלייה בתחלואה, אבל לא הייתה שום עלייה, וגם לא שלושה שבועות אחרי. זאת אומרת שהענף הזה לא מסוכן. מעבר לזה, הוא גם עוזר והוא חיוני לאנשים. מספיק לעשות פוליטיקות, חייבים לפתוח את זה עכשיו. אתמול היו צריכים לפתוח את זה.

של משרד הבריאות? נראה לך שאקיים דיון ללא משרד הבריאות ומשרד האוצר? שאלתי למען הזהירות. פרופ' רחל דנקנר, בבקשה. תודה רבה על רשות הדיבור. אני מומחית לבריאות הציבור ואני גם רופאת ספורט ורופאת צלילה. אני מודה לפרופ' חגי לוין ששיתף אותי. פעילות גופנית היא אמצעי שלנו, של הרופאים, לטיפול ולמניעה בעישון, ביתר לחץ דם, בסוכרת,

בממאירויות, בשבץ מוחי, בהשמנה, בדיכאון וחרדה. אין שום עדות מדעית שהצטברה עד היום שקושרת את הספורט ואת פעילות הספורט למגפת הקורונה. כמו שאמר פרופ' לוין, זה אמצעי שלנו למניעת תחלואה, לחיזוק מערכת החיסון ולחיזוק החוסן של האוכלוסייה. ה-CDC האמריקאי קובע שאין שום עדות לזה שקורונה מועברת במים, לא בבריכות שחייה, ואפילו לא בג'קוזי. סגירת כל מקומות הספורט הייתה איזושהי תגובת יתר לא מידתית, ואנחנו פוגעים באוכלוסייה. אני באמת מבקשת שתימצא הדרך לא רק לפתוח את הספורט אלא גם לחשוב איך אנחנו מעודדים את כל האוכלוסייה לעסוק בספורט. תודה על תרומתך לדיון,

ליאון רוזנברג, בבקשה. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה. ראשית, אני מגיש תוכנית טלוויזיה יומית בקשת בשם "פאולה וליאון". מאז יולי, כבר ארבעה וחצי חודשים, אנחנו עושים תוכנית סיוע שבה מידי בוקר אנחנו נותנים חשיפה לעסק כדי לאפשר לו לפעול כלכלית. אני שמח לראות שרוב חברי הכנסת שיושבים פה כבר היו אצלנו: עידן רול, קרן ברק, יוליה מלינובסקי,

יואל רזבוזוב, ואנחנו מודים לכם. בשבוע האחרון אנחנו מתמקדים בחדרי הכושר והסטודיואים למחול, לפילאטיס,

לחוגי הילדים. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שיש אבסורד בכך שאנשים לא יכולים להתאמן למרות שאנחנו מבינים שזה חיוני לבריאות. אני שמח לראות שיש קונצנזוס סביב השולחן הזה על החשיבות של הספורט למען הבריאות. אתם ועדת הכלכלה, אבל אני יכול לספר לכם על עסקים בהם היינו, ועל שתי נשים מיפו שמחזיקות סטודיו שנקרא Dream Park TLV והן מספרות איך המתאמנות שלהן - - - אבל היום אני נותן את כל הכוח לחדרי הכושר. זה אותו דבר, זה סטודיו וחדרי כושר.

זה אותו דבר כיוון שגם להולמס פלייס יש שיעורי פילאטיס. אני יכול לספר על שתי נשים שמחזיקות עסק ליוגה פה בירושלים שהן הקימו ופתחו לפני 14 חודשים, אבל אנשים לא יכולים להגיע, וזה אבסורד. הבוקר חבר הכנסת סובה היה שם. הן בחובות של מאות אלפי שקלים והן לא יכולות להפעיל את העסק. יש בחולון גם מאמן כדורגל בשם דור כליף. היינו גם אצל אישה בשם רייצ'ל מרעננה שכל הסטודיו שלה סגור כי היא לא יכולה לעמוד בתשלום, וכל הציוד וכדורי הפילאטיס מאוחסנים בחדר השינה שלה. אנחנו רואים עסקים ומפעלי חיים קורסים, וזה גורם לנו לדמוע. מעבר לעסקים, יש פה ציבור. אני יכול לספר לך שאימא שלי, בת ה-82, לא יכולה ללכת כבר ארבעה חודשים לאימוני כושר. לחץ הדם שלה עולה, הסוכר עולה. ילדים עם היפר אקטיביות נשארים בבית ולא יכולים לפרוק את האנרגיה שלהם בספורט, נשים אחרי לידה צריכות את המסגרת הזו כדי לתמוך בגוף לאחר הלידה. אמרתי לאשתי שבשבועיים האחרונים אני די מאושר, והיא אמרה לי שזה קורה כי התחלתי ללכת.

זה משפיע על הנפש ועל הגוף. תודה רבה לך על ההזמנה. אנחנו מקווים שהאבסורד והחלמאות הזו ייפסקו למען בריאות הציבור. תודה. אני לא

לאולפנים, תזמין את האחרים. גם חבר'ה מהסיעה שלך היו, והם עשו עבודה מצוינת.

קרן סתוי, תודה שהגעת. אני החלטתי לבוא היום כי יש לנו פה גם הפגנה גדולה ואוהל מחאה. אני מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס, רשת הכושר הגדולה בישראל. יש לי תשובה לשאלה למה זה קורה, למה סגרו את חדרי הכושר, מה הסיבה. הרי בריאותית כולם מבינים שצריך לעשות כושר ושאנחנו יודעים לקטוע את שרשרת ההדבקה, וכולם מבינים שכושר זה כמו קופות חולים וכמו בתי מרקחת ואין סיבה אמיתית לסגור,

וסליחה שאני אומרת את זה. מכיוון שלפני ארבעה חודשים, כשוועדת הקורונה בחנה נתונים והסתכלה ולמדה והבינה מה קורה, היא קיבלה החלטה המנוגדת לעמדת הממשלה ומישהו נעלב, והנעלב הזה לא מוכן לשבת ולדבר איתנו,

מי זה "המישהו"? משרד הבריאות. משרד הבריאות נמצא איתנו,

וגם אנשי משרד האוצר. אנשי משרד הבריאות לא מצאו זמן לשבת עם אנשי ענף הכושר ולהבין איך פותחים את חדרי הכושר. אתה יודע למה? כי אין לנו ייצוג בממשלה כיוון שיש לנו רק מיליון וחצי מתאמנים שבסוף יגיעו לקלפי ויבחרו את מי שדאג להם ומי ששמר עליהם. הכי קל לקבל החלטות פופוליסטיות ולסגור את מה שקל - אפס ביסוס על נתונים, אפס נתוני הדבקות. יש מחקר שעשתה פרופ' רחלי דנקנר. היא לא דיברה על זה כי לא נתת לה מספיק זמן.

מפורשות, מפורשות, שלא רק שאין הדבקות בבריכות השחייה ומספר מינימלי של הדבקות בחדרי הכושר, אנשים מעידים על השמנה, על דיכאון, על זה שהם עלו בהיקף העישון שלהם. אז שמישהו יבוא ויגיד איך סוגרים את המקום היחיד ששומר על בריאות הציבור ופותחים מקומות אחרים. מה הקריאה שלך לממשלה? אני קוראת לממשלה לפתוח באופן מיידי, במתווה מסודר, שבו יישבו איתנו ויחליטו איך פותחים את חדרי הכושר והבריכות מחר בוקר, לא בעוד שבועיים. אני מבקשת שיפתחו לנו את חדרי הכושר. אנחנו לא נצא מהכנסת עד שזה לא יקרה. אנחנו הקמנו אוהל מחאה מחוץ לכנסת. לא נצא מהכנסת עד שלא יפתחו את חדרי הכושר. תביאו מתקנים ושכל מי שיעבור יעשה כושר. יש לנו מתקנים - - - את מוזמנת תמיד לכנסת,

מועלמי, בבקשה. תודה. אני יושב-ראש עמותה לצמצום פערים ומפלגת העצמאים שנמצאת בהקמה. ראשית, אני רוצה לתקן משהו נוראי עליו מדובר בימים האחרונים. למאמני כושר שמאמנים בחוץ מותר לגבות תשלום. פנינו ליושב-ראש ועדת החוקה וליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי והסדירו את התקנות שהם כן יכולים לגבות כסף בחוץ באימונים עד עשרים איש בחוץ או עד עשרה אנשים במבנה סגור.

מאוד כי חברי כנסת כאן כרגע דיברו על זה ואמרו שהם לא יכולים לקחת כסף. כן אפשר לקחת כסף. זה מה שאמרו בעלי עסקים. מעבר לעניין של חדרי כושר, יש פה לא מעט בעלי חדרי סטודיו שהם עסקים עצמאים קטנים כמו של חד הוריות. תודה רבה לך. רוני שיר, בבקשה. אני מנכ"לית ארגון מורי היוגה בישראל. אני מייצגת פה אלפי מורים ליוגה ואלפי מתרגלים ליוגה שמתחילת הקורונה באמת משוועים לחזור לתרגל. אני מצטרפת לדברים שאמרו החברים הנכבדים לפניי, גם נציגי ענף הכושר, גם חברי הכנסת, ושדיברו בזכות סגולות הענף הזה ועל הצורך בכושר בבריאות הציבור. אני לא רוצה להפריד את עצמי מענף הכושר, אנחנו חלק מהם. אני חייבת להדגיש שיוגה זה ממש תרפיה. אם מאפשרים כל מיני תחומים אחרים של תרפיות אז אין שום סיבה לא לאפשר למתרגלי יוגה, שיושבים שני מטר וכל אחד על המזרון שלו,

כל אחד יושב על המזרון שלו ולא באים במגע האחד עם השני ולא מזיעים במהלך השיעור. הם פשוט משפרים את הבריאות שלהם. אני כבר לא מדברת על הצד הכלכלי של אלפי סטודיואים שנאלצו להיסגר ומורים ליוגה שנאלצים להיות נטל על המדינה. למה לא לתת להם לעבוד? מעבר לכך, ההנחיות שאנחנו מקבלים משתנות השכם והערב.

אנשים מבולבלים, אנשים נאלצים לעבוד בניגוד לחוק. אנשים פשוט לא מבינים את החוק. אני קוראת לכם לפתוח אותנו היום, מחר. אנשים זקוקים לזה.

אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, פיתחנו פה שוק אפור לחלוטין. אנחנו מתעלמים מזה, אבל זה קורה. הוא כבר שחור, לא אפור. יפתח שוע, בבקשה. אני אתחיל מהסוף. ברקע מאחוריי ניתן לראות אולם של 500 מטר. אני יכול להכניס בו עשרה ועשרים אנשים. או שיתנו לנו לעבוד מחר בבוקר, או שיפצו אותנו על זה שאנחנו לא יכולים להשיג אולמות כאלה.

ורבים כמוני, בחובות של אלפי שקלים רק על שכירויות של נכסים שאנחנו לא יכולים להפעיל, וזאת מעבר לכל הסכנות הבריאותיות עליהן כבר דובר ושהן בליבנו. תנו לנו או לחזור לעבוד מחר בבוקר או לקבל פיצוי. תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה, בקצרה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אתמול ביקרתי בחדר כושר של נורה בכריה ואחותה ביפו, וראינו שאנשים סובלים. הם סובלים כפליים, גם משום שהממשלה לא נתלה להם רשת ביטחון והיא גם לא מאפשרת להם לקחת כסף ולא מאפשרת להם לחזור לעבודה, וכך אנשים קורסים, במיוחד נשים שמפעילות עסקים מהסוג הזה. ספורט הוא לא רק תרופה לגוף אלא גם לנשמה. במחקרים רבים שנעשים בתקופה האחרונה אנשים מעידים שהם הפסיקו לעשות ספורט ושהם התחילו לקחת תרופות נגד דיכאון וחרדה. כמו שאנשים הולכים לבית חולים לקבל תרופה מסוימת,

צריך להחריג את חדרי הכושר ולשמור שם על הנחיות ברורות. אנשים מבוגרים יכולים לעשות את זה על מנת לשמור על העסקים שלהם, במיוחד כשברוב חדרי כושר התגלו נתוני תחלואה והידבקות מזעריים וכמעט אפסיים. ההחלטות שלנו צריכות להיות מבוססות על נתונים מקצועיים והן לא צריכות לשרת רק ראייה פוליטית צרה וקצרת טווח.

תודה רבה. ד"ר אודי קלינר, משרד הבריאות, בבקשה. תודה רבה. אני מקשיב פה קשב רב לכל מה שנאמר. אני מבין את הקושי ואת הכאב, ואני יכול להגיד שעם רוב הנקודות אני מסכים. אבל בכל זאת צריך לציין פה עוד כמה דברים. המדינה יצאה רק לפני חודש מסגר. הממשלה קיבלה תוכנית, ואישרה אותה, של פתיחה הדרגתית של המשק כי אני חושב שכולנו מבינים שאי אפשר לפתוח הכול בבת אחת. זה חלק אולי גם מהפקת הלקחים של הסגר הראשון והפתיחה שהיו לאחר מכן. בהתאם לזה נבנתה תוכנית עם שישה שלבים כשחדר הכושר או ענף הכושר,

לא כולו, נמצא בשלב 4. באיזה שלב אנחנו נמצאים? בשניים ושלושת רבעי או בשלוש ורבע? אנחנו עברנו עכשיו את שלב 2. מכיוון שנפתחו חלק מהמרכיבים של שלב 3 אז אני לא אומר בדיוק שאנחנו בשלב 3 כי גם לא הגענו למדדים הבריאותיים שנדרשים כדי לפתוח את שלב 3 במלואו. אבל כן נפתח כבר שלב 2 וכן נפתחו עוד אלמנטים נוספים משלב 3 ועוד דברים כמו האי הירוק שאתה מכיר היטב, שאלו דברים שלא היו מתוכננים לשלבים המוקדמים. אני חושב שכולנו מסכימים שאי אפשר לפתוח הכול יחד. בנושא הכושר אין ויכוח על חשיבות של כושר, ובטח לא משרד הבריאות יתווכח על זה, גם לצד הפיזי וגם לצד הנפשי. אני גם לא מתווכח על החשיבות של התעסוקה. בהינתן זה, עדיין אנחנו כן רוצים, ופרופ' גרוטו יזמן את נציגי הענף לדיון.

חודשים מבטיחים לנו את זה. רגע, אתם רוצים לנהל את הדיון במקומי? אני נועל. מתי? פרופ' גרוטו יזמן אותם בזמן הקרוב, אני אוודא את זה אישית. אני גם אוודא את זה אישית. אני אומר מראש, יש דברים שלא יכולים להיפתח. חדר כושר סגור שיש בו פעילות שהיא בלי מסיכות, עם נשימה מאומצת. הוא מקום שבו הסיכון מוגבר. זה לא נכון. יהיה שיח ואנחנו כן נבחן מודלים במקומות שכן אפשר לפתוח ואנחנו כן נאפשר את זה.

אבל בהחלט נקיים את השיח. ד"ר קלינר, אני חסיד של סדר. יש תוכנית שאושרה עם מספר תחנות יציאה, ומכוני הכושר במקום הרביעי. פעמים רבות כשהתעקשתי ואמרתי: אבל הבטחת לי, למה אתה משנה דעתך? אמרו לי: רק חמור לא משנה דעתו. נשמעו פה דברים ויכול להיות שלא הכול אותו דבר ויכול להיות שלא כל חדרי הכושר זהים. החששות שלכם מוצדקים, אתם גורמי המקצוע, אבל אי אפשר להתעלם מזה שכל ענף הכושר הוא לא מטרד או

הייתם צריכים לקחת אותו כמסייע במשבר הקורונה. בפעילות גופנית יש גם ממד חברתי, היא משחררת לחצים. לבוא ולהגיד: שמנו אותו ב-4 ואנחנו עדיין לא ב-4 - לא הייתי מכנס את ועדת הכלכלה כי אני יודע שאנחנו לא בתחנת יציאה מס' 4. גם הצימרים לא היו בתחנת יציאה 2, והנה ברוך השם עברנו מהצימרים. אני לא אומר שצריך להתפרע, אני גם לא רוצה פתיחה מלאה של כל המשק, בין אם יאהבו את זה ובין אם לאו. לא רוצים לחזור לסגר שלישי ולא רוצים התפרצות תחלואה. אגלה לך סוד, חסמתי את כל מכחישי הקורונה במכשיר שלי. אבל אי אפשר שלא לשאול את השאלות האלה על חדרי הכושר. זה המנדט שלכם, תקבעו איך,

באיזה תנאים, מספר פתחים,

מערכות סינון. אי אפשר לומר: אתם תרדו בתחנה 4. כל מודל שלא נעשה לא מקטין את הסיכון לאפס, ולכן צריך לדעת לברור את אותם מקומות בהם אפשר באמת להקטין סיכון בצורה משמעותית ומקומות בהם הסיכון יותר גבוה, אחרת אפשר לפתוח את כל המשק באותה צורה. קניונים לפני כושר? יש דברים שכבר פתחנו בתחום הספורט, ואתם יודעים את זה היטב: ספורט בחוץ, גם מקצועני וגם אחר. ולכן אמרתי שאנחנו כן נמשיך לקיים את השיח הזה. אם הבחנתי בחיוב לפתוח עוד דברים שאפשר, אני מסכים פה לגמרי ש - - - אתה יכול לומר לי מתי הפגישה או שאני אקבע אותה? אני לא יודע - - - אני לוקח לעצמי מנדט לקבוע פגישה - - - אדוני היושב-ראש, אני לוקח את זה אישית גם כן לוודא מול - - - אנחנו נהיה בקשר. אני רוצה לשמוע את משרד האוצר על הפיצוי הכלכלי, ולאחר מכן נחזור אליך עם שאלות של חברי הכנסת. האם אפשר לשאול שאלה עכשיו, לפני משרד האוצר? עלתה פה טענה מאוד - - - אני אפסיד את האוצר, תני לי את האוצר. אם יישאר זמן אתן לך. נעם דן, משרד האוצר, בבקשה. שלום, נעים מאוד. לגבי הפיצוי אני מתקשרת לרפרנט הרלוונטי. אני הרפרנטית שמעדכנת את ההגבלות, ובהיבט הזה אני מאוד תומכת במה שאמרת,

אפשר גם לעשות פיילוט. אנחנו דנים פה עכשיו לגבי פיילוט בקניונים. אפשר לחשוב איך אפשר לפתוח את ענף חדרי הכושר בצורה שבאמת - - - את התחלואה. נשמח לבוא גם לפגישה כזו. חבל שלא - - - מה עם רפרנט הפיצוי? אני מייד מעלה אותו. עכשיו אני מבין למה כשביקשתי מהנציבות תקן אמרו לי: אין. חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני. ד"ר קלינר, ישבתי בוועדת הקורונה בסגר הקודם ושמענו את אותה מנגינה, אבל יש עובדות. תסתכל על הנתונים ועל מה שקרה אחרי שפתחנו את כל הענף הזה, את חדרי הכושר, את חדרי הסטודיו ואת הבריכות. שבועיים-שלושה שבועות אחר כך וכו' וכו', ואתה אפילו לא רואה שם אפילו אחוז של עלייה, זה פשוט לא קיים. בראש שלכם זה מסוכן. אני תמיד אומרת וטוענת שמסוכן לנהוג ברכב ולעלות על הכביש, אז אל תעלו. הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם תאונות דרכים זה פשוט לא לנסוע. פה אתם משתמשים בהיפותזה שסגרתם לעצמכם בראש ולא מוכנים לפתוח את זה לכיוונים אחרים, אבל יש עובדות. פתחנו את הענפים האלה,

ויש מספרים באתר שלכם. אתה מוזמן להיכנס לשם. אם אתה לא מסתדר, אני אעזור. אנחנו רואים בבירור שאין עלייה בתחלואה, מה צריך יותר מזה? עשיתי השוואה בין-לאומית ואנחנו מסתכלים על מדינות שנמצאות בסגר. הן לא פחות טובות וחכמות מאיתנו, אבל הענפים האלה פתוחים. בהולנד, שבה יש עכשיו סגר מלא, מערכת החינוך פתוחה, הבריכות וחדרי הכושר פתוחים. הלוואי עלינו סגר כזה. תתייחסו, בבקשה, לא להיפותזות אלא לעובדות. תתייחס, בבקשה, לתאריכים שפתחנו את כל הענפים האלה. לך שבועיים קדימה ותראה את המספרים.

ד"ר קלינר, תודה. אני לוקח את האמירה שלך לגבי פגישה בזמן הקרוב, אנחנו נתאם את זה. ונעקוב אחרי זה. אני קורא את הסיכום: ועדת הכלכלה, שאמונה על העסקים בכלל ועל העסקים הקטנים והבינונים בפרט, וכל אחד מזווית הראייה שלו, קוראת להחזיר את מכוני הכושר והעובדים המרובים בענפי הספורט לפעילות. הוועדה סבורה שאי פתיחת ענף חדרי הכושר והסטודיו היא מפגע בריאותי בפני עצמו. במקום לקחת את הענף הזה כמסייע בהתמודדות מול משבר הקורונה, אנחנו סוגרים אותו.

הוועדה סבורה שיש לפתוח לאלתר את מכוני הכושר והסטודיו. הוועדה קוראת למשרד הבריאות לקיים שיח בימים הקרובים עם נציגי מכוני הכושר ולדון על פתיחתם, כמובן כפוף להנחיות והגבלות, באופן מיידי, ולעדכן את הוועדה בכל שיח ופעולה שתיעשה. כפי שאמרתי, אני באופן אישי אוודא שהפגישה הזו מתקיימת. הוועדה קוראת למשרד הבריאות לאפשר מיידית ולאלתר ולא להמתין לתחנת יציאה מס' 4 לפתיחת מכוני הכושר והבריאות וענפי הספורט הנלווים, בהתאם להנחיות המותאמות. אפשר דיון נוסף בעוד שבוע או שבועיים? בואו נהיה אופרטיביים. אמרו לך שאני מובטל? נמשיך לעקוב אחרי זה. לא שבועיים נעקוב. אנחנו עוקבים אחרי זה. חבר הכנסת מרגי, אנחנו מבקשים שבאותה פגישה גם ישתתף שר הבריאות. הגיע הזמן, לאחר תשעה חודשים, ששר הבריאות יתייחס אלינו. למדתי משהו מאדם חשוב שהייתי מגיע אליו כל הזמן. הוא אמר ל:

מה שאתה יכול להשיג מפקיד האשראי יותר טוב ממנהל הבנק. אל תדאגי. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.